אני פותח את ישיבת ועדת הכספים בנושא צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה)(הוראת שעה), התשע"ט-2019 (יבוא טובין שמקורם בארה"ב). משרד הכלכלה,

הלשכה המשפטית, משרד הכלכלה. צו היטלי סחר ואמצעי הגנה נועד לשקף את הסכם הסחר עם ארצות הברית. למדינת ישראל יש הסכם סחר חתום עם ארצות הברית שבו יש התחייבויות מסוימות בשלל פריטי מכס שמפורטים כאן בהמשך, בהם אנחנו נותנים או הפחתה על המכס הרגיל או שאנחנו נותנים יבוא או שיש פטור כללי ממכס וכל ההטבות האלה מעוגנות בהסכם הזה. למה שר האוצר לא חתם? אין כאן התנגדות עקרונית. לא משנה. כותב שר הכלכלה. יש לציין כי הועברה טיוטת הדוח ושר האוצר לא חתם. זה כמו מחירי החלב? הוא לא חותם כי הוא לא מסכים? למה אנחנו צריכים לאשר מה ששר האוצר לא אישר? תבהירו את התהליך לגבי שר האוצר. לפי החוק אנחנו מעבירים את החוק לאישור שר האוצר. אנחנו נותנים לו 21 ימים להגיב. במהלך הזמן הזה גם יצרנו קשר ודיברנו עם כל מיני גורמים במשרד האוצר. הם יודעים את מה שגם אנחנו יודעים ששיקול הדעת

מה זה חשוב? אתם באים אלינו בעניין כאילו טכני ושר האוצר לא חותם.

אני רק אוסיף ואומר שהחוק קובע שעד 21 ימים, אם הוא לא הגיב,

נחשב כאילו הוא נתן את אישורו. אני רק שאלתי למה הוא לא חתם. לא שאלתי מה הפרוצדורה. הוא לא צריך לחתום. אנחנו מתייעצים אתו. ומה הוא אומר? היא אומרת שאם הוא לא חותם תוך 21 ימים, רואים בזה אישור.

שהוא לא מגיב תוך 21 ימים, לא מאשר את הצו, השר יכול להמשיך ולהטיל תוך חמישה ימים את היטל היבוא. כך זה מתנהל. אני רוצה להבהיר דבר נוסף. הצו הקיים היום הוא תקף עד סוף 2018. אם הוא לא יאושר עד סוף 2018, המכסים עולים. אבל גם שר האוצר יודע את זה. ברושי, לפעמים אני צריך לתת את השכפ"ץ לשר האוצר.

אני אתן לו את השכפ"ץ כי אם אני לא אצביע כאן עכשיו בהיעדרו של היושב ראש המיתולוגי גפני, בעוד כמה ימים המחירים יעלו. זה מה שאת אומרת. אם אני חוצה את קו ה-31 בדצמבר 2018. היינו תחת לחץ זמן כי אחרת היינו ממתינים יותר. כך הממשלה עובדת? מה שלא בלחץ, לא מתקדם? אדוני, אני חייבת להסביר את הפרוצדורה. הפרוצדורה שנקבעה בחוק היטלי סחר דרך אגב, היא לא רק לגבי הצו הזה אלא גם לגבי צווים אחרים בסופו של דבר אנחנו לא רוצים להמיס על השרים בירוקרטיה שלא לצורך. זאת אומרת שיש שלל חוקים שנקבעה בהם איזו הסכמה שבשתיקה. זאת אומרת שאותו שר צריך לבוא ולומר, אתה נותן לו את ההזדמנות לומר שהוא לא חפץ בזה, אני לא רוצה את זה. אבל במידה והוא לא אמר כלום והוא ראה את זה אנחנו יודעים שהוא ראה את זה כי אנחנו בקשר מאוד מאוד הדוק עם גורמים במשרד האוצר, עם רשות המכס וגורמים רלוונטיים לתהליך, אנחנו יודעים ששר האוצר מודע לזה. אם הוא לא בא ואמר שהוא לא רוצה את זה, כמו שדרך אגב היו היטלי סחר אחרים שוועדת הכספים בוודאי יודעת, ששר האוצר כן אמר שהוא לא רוצה אותם והביע התנגדות. פועלים לפי הפרוצדורה.

זו הפרוצדורה שנקבעה בחוק דווקא בשביל לייעל תהליכים ולא כדי לומר שכך הממשלה עובדת וכולי. בקיצור, החוק מאפשר לו לא לחתום.

הוא מאפשר לו לומר שאין לו עמדה מיוחדת בזה והכול בסדר. אם אני מבינה נכון, הצו מורכב מפרטים טכניים ויש חמישה פרטים שהם מהותיים. הצו הוא בעיקרו זהה לצו הקודם שהיה. יש צו שתקף עכשיו. רוב הצו זהה לצו הקיים. יש כאן שני שינויים. יש שינויים שהם טכניים. פעם בחמש שנים יושב האורגניזיישן ומשנים קצת את פריטי המכס לכאן ולשם. אנחנו שינינו מהצו הקודם לצו הזה בהתאם לשינויים הטכניים שלהם. זה אומר שבעצם אנחנו קובעים מספרים אחרים שאומרים את אותו דבר שאמר הצו הקודם.

בנוסף לזה יש עוד שינויים מהותיים. חמישה שינויים מהותיים. יש ארבעה תיקונים שנובעים בגלל אי התאמה עם ההסכם עם ארצות הברית. כלומר, גילינו שטעינו. גילינו שבצו הקודם לא נתנו הטבות שאותם הפקנו בארצות בהסכם אתם שאנוחנו ניתן. תפרטי באיזה פרטים מדובר. יש פריט מכס 20-081991, שקדים. הוספנו 56 טון בפטור בתוספת השלישית לצו. בעצם בצו הקודם המכסה לא הייתה קיימת למרות שהיא הייתה צריכה להיות קיימת. כל מה שאני אומרת, אלה דברים שבעצם בהסכם עם ארצות הברית הם קיימים ובשל טעות זה לא היה קיים בצו הקודם. פריט 07-108090, ירקות קפואים. בצו הקודם בתוספת השנייה היה 10 אחוזים הפחתה של המכס ואז הסתבר שזה בפטור מוחלט. לכן מחקנו את זה. מתי ירקות קפואים בפטור מוחלט? בארצות הברית. צריך להוריד את זה גם בתוספת השלישית כי כאמור זה בפטור. פריט מכס 12-024100, אגוזי אדמה. בצו הקודם בטעות הייתה רק מכסה לייבוא בפטור ממכס. של 244 טון. והוספנו הפחתה של 10 אחוזים בהתאם להסכם. זה נותן 10 אחוזים הפחתה גורפת. בנוסף, 15-099090, שמן זית. הכול חקלאות. הכול חקלאות. משרד החקלאות אישר את זה? כן. איפה האישור שלהם? לא צריך אישור שלהם.

איפה האישור של משרד החקלאות? אם אתה רוצה, אתה מוזמן לדבר אתם אבל אנחנו לא צריכים אישור בכתב. דרך אגב, הם היו אמורים להגיע לדיון, הם מגיעים כל שנה לדיון אבל ברגע האחרון הם הודיעו לנו שנציג מטעמם לא מגיע. בבית הזה יש מספיק נציגים של משרד החקלאות. מה שמעסיק אותם זו ההתיישבות בשטחים.

היא אומרת שהיה, אתה מוזמן לבדוק. אנחנו לא יכולים לאשר דבר

זה תוך התייעצות עם משרד החקלאות ועל דעתם. אין כאן שום דבר שהוא ללא התייעצות אתם. אתה רוצה שאני אעלה את הגורם המקצועי במשרד החקלאות?

אבו, אתה מכיר את המספרים האלה? אני לא מכיר ואני די מופתע. יש כאן כל מיני הגדלות אבל למשל עם אגוזי האדמה, בוטנים,

חדש לי. אנחנו מגדלים אגוזי אדמה ובוטנים? כן. אגוזי אדמה ובוטנים,

ברושי, אם זה בהתאם שהיה.

מוריד כאן עוד 10 אחוזים ועוד 10 אחוזים. אני לא שמעתי שמשרד החקלאות אומר. אני מאמין לכם אבל הוא לא היה כאן. הם פותחים מכסים בלי לדבר אתנו.

מדינת ישראל התחייבה עליו. מה מקבלים בתמורה? זה שבשל טעות זה לא היה קיים בצו, זה לא משנה. זה קיים 22 שנים. אגסים ותפוחים גם בהסכם?

מכסות. והגדלתם את המכסות? לא נגעו בו. שמן הזית הוא הרביעי? כמה הייתה הטעות הטכנית? התחלת לדבר על שמן זית ולא סיימת. בצו יש טעות של 10 אחוזים הפחתה. מחקנו את ה-10 אחוזים הפחתה כי לפי ההסכם שנעשה עם ארצות הברית, זה אמור להיות פטור. שמן זית שמיובא מארצות הברית פטור ממכס? שמן זית מסוים. יש הרבה סוגים. למשל על שמני זית מאיטליה

אני רוצה להבין למה מארצות הברית זה יותר יקר. למה המחיר בחנויות יותר יקר?

איזה סוגי שמן זית מייבאים מארצות הברית? זה סוג ספציפי או שזה כללי? המכסה היא כללית לייבוא של שמן זית. כמובן שמן זית למאכל ולא למאור. כל זמן שזה שמן זית למאכל, זה לא חשוב אם זה מותג מסוים או מחברה מסוימת. כלומר, יש פטור לשמן זית מארצות הברית. אדוני היושב ראש, נטעו בארץ קרוב ל-200,000 דונם זיתים בעשור האחרון וכל יבוא כזה מכפיל את המחיר. משרד הכלכלה, לכם יש קשר ואני אתכם בעניין הזה מול משרד החקלאות.

בשנייה הזו לבוא ולהתמודד מול משרד החקלאות. את הדברים היה צריך להסדיר בין משרד החקלאות לבין משרד הכלכלה. מכיוון שהם לא הוסדרו, אין לי אלא לקיים את ההסכם שקיים, כמה שנים? משרד החקלאות אישר את זה. אז גמרנו. ברושי, אתה מצביע בעד?

יש עוד מיץ ענבים. אנחנו מחזירים משהו שהוצא בהוראת שעה. צריך לומר בצורה מסודרת. בצו הקודם שהתחילה שלו הייתה לפני שנתיים, דובר על מכסה של 100,000 ליטר. לאחר מכן הובאו פעמיים, בשתי פעימות בהתאם, תיקונים לוועדה, לתקן ולהגדיל את המכסה ל-200,000 ובעצם עכשיו אתם מבקשים לתקן את זה באופן קבוע.

אדוני, אני רוצה כל זאת לשאול. אני מבין שיש כאן אינפורמציה חלקית והאחריות שלכם היא לא על כל התמונה. מה השורשים של ההסכם הזה? אני זוכר שבמשרד החקלאות התעקשו על 1,000 טון תפוחים שארצות הברית הגיעה לרכוש אותם. כאן מדובר בדבר מאוד בעייתי לנו לאשר. מאיפה זה מתחיל? מה התמורה שישראל מקבלת? אנחנו מייצאים להם משהו ללא מכס בחקלאות?

לפי ההסכם מ-1985, הסכם אזור סחר חופשי בין ארצות הברית לבין ישראל,

לפי ההסכם הזה כל האמצעים התעשייתיים פטורים במכס. גם אנחנו מייבאים לארצות הברית באפס וגם מייצאים לארצות הברית באפס. כל המוצרים? מוצרים תעשייתיים. מוצרים חקלאיים, עדיין יש עליהם מכסים. אגב, למדינת ישראל יש הרבה יותר מכסים. את אומרת שיש כאן הדדיות. יותר מזה. ישראל מקבת הרבה יותר הטבות. במכס בארצות הברית.

ומה למשל אנחנו מייצאים להם ללא מכס? יש לך דוגמה או שתיים?

יותר קל להגיד מה אנחנו לא מייצאים. תגידי דבר או שניים. אנחנו רוצים לשמוע דבר או שניים. תן לה לומר.

היא יודעת. אני באה לומר מה לא פטור. כל השאר פטור. מה לא פטור? לא פטור, הרבה סוגי גבינות. גלידה. מוצרי

השוק בארצות הברית קצת יותר גדול מהשוק במדינת ישראל ולכן אם אתה רוצה שנפיל את ההסכם- - - אני לא מפיל. אני שואל כדי להבין. אנחנו איזה צ'ופצי'ק לארצות הברית ואנחנו מייצאים חופשי. למרות ההסכם, כבר היה אצלי פעמיים, כל פעם מגיע סגן או תת שר החקלאות האמריקאי ומנסה לשכנע אותנו לפתוח עוד תפוחים, עוד אגסים וכולי.

לצערי משרד החקלאות בפעמיים האחרונות אמר מה הבעיה,

ועצרנו את זה. הסכם מסחר מ-1985 הוא טוב מאוד לישראל ולא צריך לפגוע בו אבל שיתכבד משרד החקלאות ויסביר. אני לא קיבלתי את ההסברים.

אני מייצג את מדינת ישראל מול יותר מפעם אחת ואומר תירגעו, אנחנו טיפה בים מבחינתכם אבל אצלנו תפוחים ואגסים גדלים

ברמת הגולן, ביישובי לבנון חיים מזה ואתם תהרגו את קו הגבול שלנו. לא בא חשבון.

אני לא שומע שמשרד החקלאות אומר את זה. אני אומר לך דבר מאוד חמור. מנכ"ל משרד החקלאות והשר אדישים אם מחר בגליל, ברמת הגולן, ייפלו הזנים האלה ויהיה יבוא אמריקאי. לצורך העניין, אם הם היו גדלים ביהודה ושומרון, הם היו מגנים על זה בחירוף נפש. אני לא רוצה להיכנס לזה.

עמדותיי ידועות אבל אני חושב שההתנהגות שלהם לא תקינה. לפחות היו צריכים להראות בוועדה ואת זה לשחרר. הם עושים את כל המהלכים האחרים. מה שמונח לפנינו זה תיקון טכני. ההסכם הוא הסכם קיים. אנחנו לא משנים את המהות של ההסכם. חמש נקודות שדיברנו עליהן. חמש הנקודות היו קיימות. מקורן בטעות שכרגע תוקנה. נבהיר. נכון שההסכם היה קיים והתיקונים ברובם הם טכניים

ארבעה משקפים את ההסכם. הצו הקודם לא שיקף. בסדר. הארבעה בפנים.

מיץ ענבים.

משהו חדש? בעבר זה אושר על ידי הוועדה אבל זה לא משקף את ההסכם. עשיתם סקרינינג על כל ההסכם שלא בשנה הבאה נגלה עוד דברים מהותיים? נעשתה כאן עבודת נמלים. אנחנו כבר כל כך מכירים את הריטואל. אני אגיש רביזיה

נציג משרד החקלאות ויסביר את העניין.

תגיש רביזיה. מה אתה רוצה שהוא יסביר? את מה שנאמר כאן על-ידי אבו וילן ועל ידי, שיש פה אי הבנה. הוועדה לא תזמין את משרד החקלאות. אני מבקש משניכם לשבת עם משרד החקלאות. אני כמלא מקומו של היושב ראש לא יכול למנוע ממך להגיש רביזיה אבל אני לא רואה טעם לעצור את הסכמי הסחר בין מדינת ישראל הקטנה לבין ארצות הברית. לכן אני הולך להצבעה. יש ארבעה תיקונים בנוסח הצו כפי שמופיע אצלכם. אם

יש אפשרות לנהל את הדיון הזה. אם המטרה היא לעכב. אני לא הולך להכשיל הסכמי סחר עם ארצות הברית. אני אומר לך את זה כאופוזיציה. אני מוכן לעזור בדיון הזה. אני אביא את הרביזיה ביום הזה. יש לו חצי שעה ללכת ולדבר עם מי שהוא רוצה. אני לא הולך להכשיל את הסכמי הסחר בינינו לבין ארצות הברית.

תראו מה אתם עושים. לא בהלה. הבוקר פגש אותי המנכ"ל. אם תרצה עזרה, אנחנו יכולים לדבר. הוא דיבר אתך על החטיבה להתיישבות?

זה מה שמעניין אותם. תקריאי את השינויים. יש שלושה תיקונים טכניים לחלוטין. יש את נוסח הצו. יש שלושה תיקונים טכניים. אתם באים אלינו עם שישה מוצרים חקלאיים.

יודעת כמה כל דבר הזה פוגע בחקלאות? בעמוד 14 למעלה, פרט שמופיע כ-03022310, זאת טעות בהקלדה וצריך להיות 03032310. נכון?

הירקות הקפואים.

צריך להוריד את זה. הוא ירד מהתוספת השלישית.